שלום לכולם,

יחד אתך אנחנו שנים פעלנו שנים פעלנו כדי להבטיח הקדמת

זה חוק חברתי, סוציאלי ממדרגה ראשונה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על ההיענות, על ההקשבה, על הדחיפה ועל העזרה הבלתי נגמרת.

ברשותך, בנוסף לכל הדברים המאוד חשובים שלך, אני רוצה לציין שעד עכשיו הביטוח הלאומי השתדל מי פעם השתדל מדי פעם לעשות בהחלטה נקודתית,

את הדברים האלה, אבל החוק מאפשר להם בצורה שיטתית לעשות את זה בלי לשכוח ובלי לשנות את ההתנהגות שלהם, היום הם עשו את זה. אני באמת מודה לך על הרגישות. מודה למנכ"ל הביטוח הלאומי, ולשר העבודה והרווחה שהם תמכו בהצעה זו. אני מהלשכה המשפטית, המוסד לביטוח הלאומי. אני מברך גם את היושב-ראש והצוות שלו, גם את חבר הכנסת את צוותו.

ישבנו עם הגורמים המקצועיים והגענו לנוסח מוסכם, וכמו שאדוני אמר, זה משקף בעצם את המצב הקיים, גם המצב הקיים,

אנחנו מפרסמים באתר אינטרנט, ומיידעים את הציבור. אז כאמור זה מעגן את זה

אני כמובן מברך את הצוות המשפטי המדהים של הוועדה, בראשותה של נועה ושמרית שליוותה את ההצעה הזאת. זה כאמור נוסח מוסכם. תודה לך. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 210) הקדמת המועד לתשלום גמלה, התשע"ט-2018. 1. תיקון סעיף 317. בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995,

האמור, ויסומן א, ואחריו יבוא ב. המוסד יפרסם באתר האינטרנט שלו בתחילת כל שנה קלנדרית את החגים שלפניהם הוקדם תשלום גמלה לזכאים, את הגמלאות שתשלומן יוקדם ואת המועדים שבהם ישולמו הגמלאות לפני החג, והוא רשאי לשנות את הפרטים האמורים.

יוכלו לדעת ולהיערך בהתאם לכל מי שמחכה לתשלום הגמלה. אני רוצה רק להעיר,

אני מצטערת שאני צריכה להגיד את זה, אבל אני אומרת. הצעת החוק הזו, תעלה לאישור של ועדת ההסכמות. אנחנו נעשה מאמץ להכין אותה במועד. אני מקווה שהדבר התאפשר. אני לא יכולה להתחייב שאכן כך יהיה. למרות האזהרות, אנחנו סומכים עליך באופן מלא. כולנו מברכים, וזה תענוג. ניגש להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים,

הלאומי (תיקון מס' 210), נתקבלה. פה אחד. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, אני, אמנם לא חבר ועדת העבודה והרווחה, אבל אני חבר כנסת ותיק. אני מבקר רבות בוועדות. ביקרתי כאן רבות.

יושב ראש-הוועדה בנושאים רבים בהצעות

היה תענוג לעבוד אתך. אתה אדם עם קשב רב

גם כשהיו מכשולים דחפת מול משרדי הממשלה. עזרת לנו חברי הכנסת רבות. בכנסת הבאה, אם אני אבחר, אני ארגיש בחסרונך. באמצעותך, אני גם רוצה להודות לצוות הוועדה, ליועצת המשפטית, המקצועית לעילא של הוועדה. למנהלת הוועדה, לרשמת, ליועצים המשפטיים, ולצוות האישי שלך.

אם כבר. אני חייב להגיד, אחד הדברים שנותן לי סיפוק רב,

זו האפשרות שלנו, שלך, והחברים שלך, שהם כבר היום, אני מרשה לקרוא להם חברים שלי, שיהודים וערבים יכולים לעשות דברים חיוביים למדינה הזאת באחריות מלאה. באמת, בשבילי זו אולי החוויה. חוויה הכי מרכזית בתקופה הזאת, להראות שיהודים וערבים במדינה הזאת יחיו ביחד. תודה לך. מול החוקים האלה, התאחדנו והצלחנו לעזור לכולם. תודה לכם, הביטוח הלאומי.

אני דיברתי עם מר שפיגלר, הוא היה קואופרטיבי לחלוטין. תעבירו לו את תודתי. רק משפט להיפרד ממך.

באמת, זו הזדמנות להגיד לך כל הכבוד. מגיע לך תודות מכל האוכלוסיות, במיוחד האוכלוסיות החלשות, במיוחד מהאוכלוסייה שאנחנו מייצגים, האוכלוסייה הערבית שאנחנו עשינו רבות בוועדה הזאת. גם עשית המון למען מה שאמרת עכשיו בסיכום של הקירוב מול הגל העכור של הגזענות ושל חקיקה גזענית. הוועדה הזאת התבלטה באמת בעשרות חוקים חברתיים. ואחרון, אחרון, החוק הזה שבאמת מקבע סוף סוף, שלא כל פעם היינו צריכים לפנות לפני כל חג גם למוסלמים, גם לנוצרים, גם ליהודים, והיינו צריכים כל חברי הכנסת ודרוזים לפנות לשר ולמנכ"ל. זכינו לשיתוף פעולה מול המוסד לביטוח לאומי. זו הצעת חוק חברתית ביותר. אנחנו מאחלים לך המון בריאות והמון הצלחה לאן שתפנה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.